אני מחדש את הישיבה בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (בידוד במקום בידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים) (הוראת שעה). אנחנו בסעיף שונות. גאג אנחנו רוצים בסעיף 8(א)(1), שזה סעיף שמדבר על הסמכות לאסור על פתיחה של עסק לקהל, להוסיף את המילים: "ובכלל